טוב,

אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה.

לאחר שחברי הכנסת שהגישו את ההסתייגויות וביקשו רביזיה משכו את הרביזיה ומשכו את הטענה לנושא חדש אנחנו יכולים להצביע על החוק לקריאה שלישית - - - אישור החוק לצורך הנחה במליאה לקריאה שנייה ושלישית. אישור החוק לצורך הכנת החוק להנחה לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. מי בעד? כנוסח הוועדה.

אין. תודה לכם, חברים, החוק אושר ויועבר למליאת הכנסת. הצבעה בעד, 4 נגד,

לפני שאני נועל את הישיבה אני רוצה להגיד כמה מילים. בשבוע הזה עבדנו קשה בכדי להעביר את החוק הזה, נכון ששוחחתי עם תומר וגם עם לאה ועם החברים, רצינו כמה שיותר מהר בגלל הלחץ ובגלל הבקשות הרבות של האוכלוסייה, בגלל שהחוק הזה בעצם הוא חוק לטובת הציבור, לטובת האזרחים. אני רוצה להודות לחברי הכנסת שהשתתפו בדיונים, ולאלה שגם אם הגיעו לזמן מועט, אני רוצה להודות לצוות הוועדה, תומר, היועצים המשפטיים, לאה והצוות,

והדוברת רבקה וכולם, ואני רוצה להודות לאנשי משרדי הממשלה, תודה רבה על הסבלנות שאתם סבלתם אותי גם כשהייתי נוקשה איתכם, אבל אנחנו רצינו להגיע להסכמות. הגענו להסכמות לטובת כולם. אז תודה רבה. היושב ראש, אני חושב שבשם כל הנוכחים ואלה שאינם כאן, אני מודה לך מאוד על הניווט

והסבלני והדחיפה של כולם באופן מאוד נימוסי, עם קצת דחיפות, להסכמות בכלל. תודה, אדוני היושב ראש. תודה, בני. אתם רוצים להתייחס? אנחנו הצבענו על החוק, אבל נתתי זמן להתייחסויות. אמרת בשלוש.

לא, אז אני באתי להצביע. לא, תתייחס, תגיד כמה מילים אם אתה רוצה. שלא יגידו שלא הצבענו על החוק, סעיד. לא, בסדר גמור, אני מכבד את אוסאמה ותודה שהגעת. זה יירשם לפרוטוקול. מישהו רוצה להגיד משהו,

לפני שאני נועל את הישיבה? אלון, בבקשה. אני מצטרף למקהלת המברכים, מה שאמר חבר הכנסת בגין, אני רק אומר שעשית עבודה מדהימה לטובת חוק שהוא חוק,

בסימן של פיתוח, ואני מצפה לאותו כישרון ואותה נחישות כשנגיע לחוקים שהם בעד שימור הסביבה וכו' כדי להגיע לאיזון. תודה, אלון. אני חייב להגיד, חברים, נכון שזו טבילת האש הראשונה, אבל עשיתי את המקסימום להגיע להסכמות, יעידו חברי הכנסת שהיו שותפים לכלל הדיונים, אני יודע שבחברה הערבית מחכים בכיליון עיניים לאישור החוק הזה, אני יודע שגם בחברה החרדית ובשאר המקומות. הגענו להסכמות, אני חושב שזה מאוד מכבד מה שהגענו אליו, אז שוב,

תודה לכולם. קודם כל גם אני מצטרף לברכות של החברים כאן באמת על טבילת אש לא קלה בחוק שהוא לא קל, עם כל מיני קבוצות לחץ, אבל באמת להגיע בסוף להסכמות עם כל הצדדים זה משהו שצריך לברך אותך על זה.

ואני כנציג הרשימה המשותפת, מהיום הראשון אתה יודע שאנחנו תמכנו בחוק הזה. אמרתי בישיבה הראשונה שיש לך בעיות לא עם האופוזיציה, אלא עם הקואליציה שלך, גם על זה התגברתם, זה בסדר גמור. אנחנו כמובן שתומכים בחוק הזה, ניסינו לעשות תרגיל פרלמנטרי, לפעמים זה עובד, הרבה פעמים לא עובד, זה תרגיל פרלמנטרי, אבל לא הייתה לנו שום כוונה חס וחלילה לעכב, אתה יודע שאנחנו תמיד עבדנו בעניין הזה ואנחנו מברכים על החוק הזה שהוא באמת חשוב מאוד לחברה הערבית, לחברה החרדית ולעוד מגזרים.

אני לא התעמקתי במטרו, אבל אומרים שהמטרו באמת יפתור את כל הפקקים ואת כל ה - - - סליחה,

אני שומע כאן במשך הימים האחרונים שהחוק הזה חשוב לחברה הערבית, החוק הזה חשוב לחברה החרדית, אם הוא חשוב לחברה הערבית או כיוון שהוא חשוב לחברה הערבית ולחברה החרדית הוא חשוב לכולנו. לכולנו, בהחלט. אתה תמיד קוטע אותי, בני. אמרתי, לחברה הערבית, לחברה החרדית,

שזה בוודאי חשוב לכל - - - לא, רציתי לומר, בגלל שזה חשוב לחברה הערבית ולחברה החרדית, ואני מסתפק באחת מהן, אז זה חשוב לכל תושבי מדינת ישראל. אז הוא חשוב לכולם.

כמו שאמרת, הרבה מועצות, הרבה יישובים, מחכים לחוק הזה להכניס את התוכניות ואינשאללה, אפילו שנפתור חלק מהבעיות עשינו את עבודתנו. חברים, תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 15:06.